מכובדיי בוקר טוב לכולם, ברוכים כל המתכנסות והמתכנסים.

על סדר-היום: הצעה לדיון מהיר בנושא: "החלטתו של נציב תלונות הציבור בעניין שופטים ודיינים". הדיון מתקיים בעקבות הצעה לדיון מהיר של חברי הכנסת אורי מקלב,